בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד להקדמת הדיון בהצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות. יפעת, אנא פרטי, נמקי והסבירי. שלום.

כבוד היושב-ראש, הצעת חוק המצלמות, הצעה שאנחנו עובדים עליה מזה תקופה ארוכה, כולל בתקופת הפגרה. יש פה חשיבות גם לתזמון העברת החוק, כי כל יום שנרוויח בעצם יאפשר לשטח להתארגן, ולכן אני מבקשת שנעביר אותה.

יש משהו שאתה רוצה לומר, מרכז האופוזיציה?

ירים את ידו.

הצבעה בעד, פה אחד בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד להקדמת הדיון בהצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות,

אושרה.

בקשת יושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס'

קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: א. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה,

של חה"כ בצלאל סמוטריץ'

הצעת חוק לתיקון פקודות האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשע"ט-2018

הדבר הנוסף, באמת תרגיל מצוין שכנראה ילך ויתרחב, אם היה פה עוד זמן לכנסת זה כנראה היה מתרחב יותר ויותר, שכל חבר כנסת שמעביר חוק מקבל ועדה שהוא מוביל. זאת אומרת, ליוזם החוק יש גם ועדה משלו שבה הוא מנהל את החוק שלו.

אני אגיד לך, יעילות פרלמנטרית מצוינת באמת.

ממש לא. ההפך, אדוני, ההפך.

הדבר השלישי והאחרון, למרות שדיברנו על זה בשבוע שעבר, אתם עוד פעם קובעים שיבוץ של האופוזיציה בלי להתייעץ עם האופוזיציה.

התייעצת איתי? ביקשתי לקבל את הסכמתך על הרשימה. קודם כול אני קיבלתי - - - אני רק רוצה לציין משהו ולחדד משהו. זכות הווטו שלך, חבר הכנסת חסון - - לא אמרתי וטו,

יש לך אפשרות לייעץ. אני רק רוצה להגדיר, יש לך אפשרות לתת לנו עצה רק לגבי חברי האופוזיציה.

לא לגבי חברי הקואליציה. ברור.

לכן אני אומר, אם יש שמות - - - אם היית נותן לי לסיים היית שומע מה אני אומר. אם יש שמות שמפריעים לך כמו גרמן, מרב מיכאלי, יוסף ג'בארין, תמר זנדברג או חמד עמאר, תגיד לי ונחליף אותם. אני לא אעשה את זה כאן ועכשיו. צריך להידבר לפני זה, ואתה לא עושה הידברויות לפני זה. לא נכון, לא נכון.

שאלתי ואמרתי שאני מתנגד, נקודה.

אז אני גם מתנגד. אתה יודע לכמה דברים אני מתנגד? אני לא יודע את השמות. אף אחד לא שלח לי את השמות. אני מתנגד לזה שאתה בכנסת.

אף אחד לא שלח לי את השמות. אז יש הרבה התנגדויות. אבל לא אמרו לי מה השמות.

שלחו לך את השמות. נו, די כבר, מה לא שלחו לך?

לא קיבלתי שום שמות.

בבקשה, מה, בווטסאפ?

לא ראיתי שום דבר. תראה "אתי", יש לך אותה בזיכרון בטלפון? הבנתי, אתה מתכתב איתי דרך מנהלות ועדה. מה זאת אומרת? אני לא צריך לעשות את זה, זה לא תפקידי.

אבל זה לא תפקידי.

סתם אתה מתנגד כי בא לך להתנגד?

אני מתנגד להרכב הזה.

אני מתנגד להרכב הזה.

עכשיו ככה?

אני מציג לו את זה. - - - אני מבקש שקט. הוא יש לו - - - נדבר על זה,

אני תמיד עושה

חברת ועדה לעומתית?

כן, בשמחה, אדוני, בטח. על מה אנחנו עכשיו הצבענו? מרכז האופוזיציה, אתה סותר את עצמך. זה על ב, לא? כשטענת בסעיף א שאנחנו מקימים ועדות כאלה ואחרות אד-הוק אני שתקתי למרות שאני לא מסכים איתך,

כאן בעצם זאת הוועדה

אחרת נהיה במצב שהאזרחים הוותיקים לא יקבלו את השירות, והוועדות ימשיכו לא לתפקד. אנחנו מבקשים את התיקון הזה. הוראת שעה של הדיסריגרד לגבי החד-הוריות. מדובר פה על להמשיך הוראת שעה שהוכיחה את עצמה, הורדה מ-60% ל-25% על גבייה מחד-הוריות שיוצאות לעבודה. זה תיקון שהוכיח את עצמו. אנחנו מבקשים להמשיך אותו, כי ההוראה פגה בסוף דצמבר ומאוד חשוב לסיים עם

אדוני היועץ המשפטי, בבקשה, עורך דין מרזוק. ועדת הכנסת לא נוהגת לתת פטור מחובת הנחה לפני כל הקריאות, אלא רק לפני הקריאה הראשונה, וכך ייעשה גם במקרה הזה. אנחנו מקבלים את עמדת היועץ המשפטי בעניין הזה. וזה מה זה?

ראשונה.

הם ביקשו גם שנייה שלישית. לא, ניתן לראשונה.

לא נותנים כרטיס פתוח, זאת לא כרטיסייה. תשמע, אנחנו מלאי הערכה לשר, אתה יודע את זה. לגבי הבטחת הכנסה ננסה לסיים את החקיקה בזמן סביר. בשמחה, חוקים חשובים. יש מישהו שרוצה להביע את עמדתו לפני שאני עובר להצבעה?

מי נמנע? הצבעה בעד,

1 הצעת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2), אושרה.

הצבעת על שתיהן ביחד? כן, הצבעתי על שתיהן ביחד, על שתי הצעות החוק.

רגע, סליחה, אני חוזר לישיבה. צריך להצביע שתי הצבעות. הצבעה לסעיף ב. הצבענו על סעיף א: הצעת חוק ביטוח לאומי. מצביעים על הצעת חוק הבטחת הכנסה.

מי נגד?

הצבעה בעד, פה אחד הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 22),

ההחלטה התקבלה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:17.